בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מבקש לא לעמוד. יש לנו כמה נושאים על סדר היום ואין לנו זמן רב מדי. לפני שאנחנו מתחילים מיקי לוי ביקש הצעה לסדר. אדוני השר, אתה פה לצורך הדיון על גיל פרישה? כן. זה עוד רחוק.

עוד דבר אחד,

אני רוצה להזכיר לך שלפני ארבע שנים, אחרי האסון השני בכרמל, קבעה הוועדה שאנחנו רוצים לצרף אסונות טבע מן הסוג הזה לקרן פיצוי מלחמה שנמצאת במשרד האוצר תחת רשות

רק רגע, רן, היות ויש פה יושב-ראש שלא כל-כך מבין מהר אתה צריך להסביר לאט, למה הורידו את זה ל-800? הפסיקו השריפות או שלא חששו פתאום,

אמירה מקצועית.

מה הסיבות.

אנחנו עוסקים בעניין של הפיצוי לאנשים שביתם או בכלל העיר שלהם נשרפה ואין להם פתרון על כל פנים לא ידוע לנו על

אנחנו עובדים בקצב מהיר על מנת לגבש חלופות שיובאו לקובעי

יש לוחות זמנים? 'כמה שיותר מהר' זה לא קצוב. מי שמכיר את העבודה שלנו ולדעתי יש פה רבים - - - אני מכיר אותה, לצערי

זאת אומרת,

במבוא מודיעים הם עוברים ליד בנימין או לחפץ חיים אז אתם העברתם ארבעה וחצי מיליון שקל כדי שהרשות המקומית תוכל להתמודד.

מה עוד? זה מה שהועבר.

נושא החי והצומח והתשתיות שנפגעו. כל הדברים הללו נבדקים ומטופלים. מאיפה

אני אחראי על הצוות הזה עם חוקרים, אנשי המז"פ, אנשי כיבוי האש.

פגעי טבע. כרגע אנחנו

מצד אחד אני שמח שמתקיימת עבודת מטה ודן להב

מצד שני כשעונים בסגנון אנחנו לא יודעים מאיפה יבוא ואיך יבוא ומה יבוא אני

לגבי קיבוץ הראל, נכון לרגע זה עדיין אנשים לא נכנסו ולא יכולים להיכנס לבתים. אנחנו רק אתמול הגענו למצב - - - כמה בתים נשרפו בקיבוץ

מתוך סך כולל של 65 מבנים לערך כאשר מתוך עשרת

ככל שנידרש לתת מענה אחר מבחינת הטיפול השמאי

בשנת 2016 כשהיו שריפות, אתם לא התערבתם? אתם חיכיתם לתוצאות חקירה? המתנו שלושה ימים ואחרי שלושה ימים כבר היו ממצאים. היו

אני מאמין שעד שבוע הבא נקבל תוצאה, אפיל סופית.

נכנסתי לבית שלי מספר פעמים ולא נשאר שם כלום. אבא שלי היה האחרון להתפנות מהמקום והוא לקח רק את הכלב. הוא השאיר את הדרכון ואת התיק ולא חשב לרגע שאנחנו לא נחזור הביתה למושב. היום אנחנו רוצים להגיד שיש 66 משפחות, קרוב ל-250 תושבים, שגרים כפליטים מחוסרי כל ואנחנו צריכים תכלול של מבני דיור זמניים ובנוסף מבני קבע,

אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שלא היו נפגעים בנפש. הבירוקרטיה שמעה - - - מרגי, אני באמצע הדברים - - - סליחה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שלא היו נפגעים בנפש אבל האסון

יש את הנושא של נפגעי טבע לגבי הפגיעה בחקלאות ויש את הנושא של נפגעי פעולות איבה שזה גם מקבל ממד אחר מבחינת החוק. אנחנו הכנו חוק, זה היה בימים שהיה שיתוף פעולה בין

תעשו את זה מהר על מנת שבשבוע הבא נדע היכן אנו עומדים. בכל מקרה נבקש לשנות את החקיקה בעניין הזה. אם זה

מה שאני מבקש ממך אדוני היושב-ראש הוא שתטיל על משרד ראש הממשלה שיהיה תקציב גמיש לעירייה לפתרון בעיות מידיות. רווחה - - רווחה מטופל. - - לשכור בית, טיפול פרטני - - - ביטון, אתה רוצה לצעוק? רווחה מטופל. יש פתרון לרווחה, נתת להם. כן, מטופל. תשאל אותם. אבל תקציב גמיש ל - - - סוסן יגיד לך - - - לא, אני לא נותן יותר משפטים. זה רק מסתבך עכשיו ללא סיבה. חבר הכנסת ביטון, אתה לא היית מהתחלה. הדיון המרכזי היה על מה עושים עכשיו. מה עושים עם משרד ראש הממשלה, מה עושים עם נושא חקירת השריפה, אני סומך על שר הרווחה שמשרדו מעורה בנושא. רבים נמצאים בעניין ועיקר הדיון עסק במה עושים עכשיו. לקראת סיום הדיון אמרתי שלצערנו אנחנו נתקלים בשריפות מעת לעת - - - אז אל תחכה למשטרה, תן הוראות לממשלה - - - אני לא נותן הוראות לממשלה, אני רשות מפקחת.

אז אני נותן הוראה למשטרה וענה לי שוטר נחמד והוא אמר שבשבוע הבא תהיה תוצאה, אולי אפילו תוצאה סופית. מיקי לוי בבקשה. מכיוון שנעניתי שהנתונים שמסרתי לעיל הם נתונים שאינם נכונים, אז מרגי יכול לשמש עד. הוא שכח שהפעלתי כמה מקורות בחיי. יש בידי מסמך רשמי של היחידה האווירית מתארך ה-3 ביוני 2019. נכון מרגי? חומר מעכב בעירה, תגיד מרגי כמה כתוב. 475.5 ומה הוא מוסיף שם במסמך? אני לא איש מקצוע, אני אומר לך 475. אתה לא יכול להגיד לי שהנתונים אינם נכונים. אני יכול לענות לך? לא. אנחנו לא עושים עם זה שום דבר מלבד זה שאנחנו סומכים על מה שנאמר.

אנחנו סיכמנו שאתה, רן שלף,

הדיון הסתיים ואתה מתבקש להעביר את הנייר, חבריי הוועדה יראו אותו ויכול להיות שאנחנו נמשיך את הדיון. כבוד יושב-ראש הוועדה. אני שומע את הדיון ואומר שצריך להוריד את השוליים ולראות את העיקר. כרגע יש לתת מענה מידי.

אני הייתי ראש אגף המבצעים בצה"ל כשהייתה רעידת אדמה בטהיטי קיבלנו את זה בשעה 06:00 בבוקר. בשעה 08:00 כבר הסתיים הדיון ואמרנו מה שמים. בשעה 10:00 היה כבר אישור ממשלה ובשעה 11:00 היו כבר על מסלולי ההמראה. אנחנו מתעסקים כאן באסון, לאסון צריכים להיות מוכנים. יהיו עוד הרבה אסונות כנראה. אנחנו צריכים להיות מוכנים בנוהל חירום מידי כשכולם מתגייסים לזה, נותנים את המענה בתחילה ואחר כך רבים מי ישלם אותו. זה צריך להיות הנוהל, איך לעשות את זה זה האתגר, עכשיו צריך לתת את המענה כמה שיותר מהר. תודה רבה. רבותיי, אנחנו מבקשים כפי שגם חבריי הוועדה אמרו, אנחנו מבקשים תשובות מידיות בלי קשר לנוהל הגדול, בלי קשר לחקיקה כזו או אחרת, אנחנו מבקשים תשובה. אנחנו נראים מדינה לא טובה ואנחנו לא כאלה, אנחנו מדינה שיודעת לתת מענה לבעיות קשות יותר וחייבים לתת מענה לעניין הזה. לשמחתי יכולתי לכנס את הוועדה, אם לא הייתי מכנס את הוועדה אזי היו ממשיכים להסתיר מאיתנו את הסכום של 4.5 מיליון שקלים ולא היה הפתרון הממשי והמידי שאנחנו זקוקים לו. אנחנו לא נרפה מהעניין הזה שיהיה פתרון מידי לאנשים שבאים ממקומות שנשרפו לחלוטין או שנשרפו בחלקם. יש סכום של 4.5 מיליון שקלים,

זה לא מספיק וצריך להביא עוד כסף, וכמו שאמר חבר הכנסת רוסו קודם נטפל ואחר כך נחשוב מאיפה מביאים את הכסף. זה עיקר הדיון, חבר הכנסת ביטון, היות וידעתי שתגיד זאת אז זה עיקר הדיון. צריך להיות סעיף גמיש שיאפשר לממשלה - - - הממשלה מנצלת - - - יש אנשים שמנצלים את זה שהיום העסק נראה כמו שהוא נראה. מי שהחליט ללכת לבחירות עשה עוול שאין כדוגמתו שמשפיע על כל מה שקורה, אנחנו ניתקל בזה יום-יום, הכול משותק. במקביל, אנחנו לא ניתן לעניין הזה לעבור שוב. הנושא של קווי החיץ שהחלטנו עליהם ב-2016, אני מבקש לראות מה קורה עם זה. אני אעקוב אחרי הדבר הזה ומי צריך לשלם את זה. אם לא יהיה מי שימצא אז אנחנו נביא את זה לשולחן הוועדה. אני חושב ששורש הבעיה הוא שכתוב שהשר לביטחון פנים רשאי לתקן תקנות. יש לכתוב שהוא חייב לתקן תקנות. אז זה יהיה כאן על שולחן הוועדה ונגיע גם לפתרון לגבי הניסוח. לגבי החקיקה, אני מבקש להפיץ את החוק הזה, ייתכן שיהיה צורך להכניס בו כמה שינויים, עברו שלוש שנים מאז שהתחלנו עם החוק, אנחנו נרצה להניח את זה על שולחן הכנסת כשזה חתום על ידי כל חברי הוועדה. כדי שיהיה פתרון אם חס וחלילה תהיה שוב שריפה דומה או בעיה שאנחנו נתקלים בה בוועדת הכספים פעמים רבות, היינו בשלושה דיונים על השריפה ביערות הכרמל ששם המצב היה גרוע הרבה יותר מכיוון שהייתה פגיעה בנפש. יש מקומות רבים, אפילו כאלה שהייתה בהם שריפה אתמול. אנחנו יודעים שאנחנו מדינה שבה יש גם את התופעות האלה. או בגלל טרור או בגלל מזג האוויר הקשה. אנחנו נצטרך ליצור חוק אחיד שמכסה את כל הבעיות כל מקרה לפי דרכו. אז ביקשו שיהיה פיצוי לדעתי של 60% כדי שאנשים יבטחו את הבתים שלהם. אם אני לא אקבל תשובה בשבוע הבא אני אבקש לכנס שוב את הוועדה. איני יודע עדיין באיזו מתכונת אבל אני רוצה תשובות חיוביות אחרת אנחנו נראים יותר גרוע ממדינות אחרות בעולם שעברו אסונות מהסוג הזה.

רק שיהיה ברור שאתה מתכוון לליברמן ולא לליצמן. יש מישהו שלא הבין שאני מתכוון לליברמן? אני מבקשת לוודא שבשבוע הבא אנחנו